יו"ר הוועדה קובעת לפי סעיף 120.ד.1.ג לתקנון הכנסת שהשמות של כל מי שביקש ו/או יבקש לחסות את השם שלו כדי שלא ייגרם לו או לזולתו נזק יהיו חסויים ולא יירשמו בפרוטוקול. אם מדובר על קטינים או חסרי ישע זה לפי סעיף 120.ד.1.ב לתקנון. אנחנו נתחיל בסרטון קצר. אני רק אתאר את מה שנעשה פה הבוקר. נתחיל בסרטון ואחר כך דבריי ונמשיך משם. (מוקרן סרטון) היינו ממשיכים לראות את זה אבל היה לי חשוב שנתחיל בסרטון כיוון שגם לכל מי שבזום וגם למי שפה, בעצם אנחנו יושבים כפי שאתם יודעים בוועדה המיוחדת להתמודדות עם סמים ואלכוהול וההכרח לקיים את הדיון הזה דווקא פה, ואני מודה לכל מי שהצטרף אלינו פה ובזום, הוא פשוט הדחיפות שאני חשה אותה,

זה נושא של כולנו. כחלק מהפעילות,

אנחנו מתמקדים בנושא ההתמכרויות,

הפריזמה שבעצם בחרתי להאיר דרכה את הנושא של

כחלק

אבל בגלל הדחיפות,

הסכנה המיידית של סגירת תכנית היל"ה, ואני מבינה שמורים מתחילים להגיע לשימוע עוד היום ובזה בעצם תחילת סופה של

הלוואי ונגיע גם לתכניות ארוכות הטווח בהזדמנות שלצד המשבר של הקורונה, מורים שבכל שנה מחדשים בעצם את החוזה שלהם

אבל אני אומר, בהקשר הקורונה, להוציא

בעובדה שאנחנו ונאבקים על תקציבים שנה אחרי שנה,

שנה במינימום 2021, כיוון שלא מתקבל על הדעת שאנחנו נהיה במצב הזה בעוד חודשיים או שלושה שוב לדון בנושא הזה,

בלתי מתקבל על

אנחנו מדברים על 7,000-8,000 תלמידים ב-145 מרכזי קידום נוער אבל ב-220 מרכזי השכלה בכל רחבי הארץ,

ואנחנו נותנים את הלמידה הזאת לכל ילד שאנחנו מאתרים אותו ומוצאים אותו, הוא פתרון דינמי בצורה יוצאת דופן לאותם ילדים שנושרים מסיבות כאלה

היום אנחנו עומדים בין 1.5%-3%, תלוי איך מודדים את זה. בין האחוזים הנמוכים ביותר בעולם בהקשר הזה, ולתכנית היל"ה ולקידום נוער יש מקום מאוד מאוד נכבד בהקשר הזה,

הדבר המעניין, שבתקופת הקורונה בסגר המלא וגם עכשיו לקראת פתיחת שנת הלימודים, התכנית הזאת מוחרגת, גם במשרד החינוך, מוחרגת לפעילות מלאה. זאת אומרת שהמשרד, אנחנו הבנו שהתכנית הזאת היא ייחודית, היא חייבת להתקיים,

ושאומרים הרבה פעמים

התכנית הזאת נבנתה בצדק, אגב, ומתוך תפיסה מאוד דינמית וגמישה, ובהכרה מלאה של האוצר וכל המשרדים האחרים שהתכנית הזאת היא תכנית מאוד מאוד מרכזית, יסודית ונשענת על

לא ייתכן שסוגרים מסגרת או בית ספר של 7,000,

ילדים. הילדים האלה במסגרת חוק חינוך חובה זכאים להמשיך את הלימודים שלהם. אנחנו בעצם זורקים לרחוב,

למקום של סכנת הידרדרות,

לזכיין שמפעיל את התכנית, כדי שנוכל להמשיך ללמד את הילדים.

מדובר ב-1,300 מורים מקצועיים, שנמצאים בתהליכי פיתוח מקצועי, מומחים לעבודה עם ילדים בתכנית היל"ה. ואם אנחנו נמשיך עם התהליך הזה של

וסגירת היחידה לקידום נוער פשוט מחייבת להעלות סיפורים כמו שלי, כדי שתבינו כמה שאסור בכלל לחשוב על סגירת היחידה. כשילדים אחרים זוכרים את היום הראשון שלהם ללימודים כיום שמח ויום שההורים

אני חייתי על ספסלים, חייתי במקלטים בבניינים שחיים בהם אנשים ובבניינים נטושים, מדי פעם בפעם עברתי בין בתים של חברים, אני לא סתם חושב שהוועדה הזאת בין היתר עוסקת בסמים ואלכוהול כי אני יכול להגיד

עם זאת, ביחידה לקידום נוער הצמידו לי מלווה בשם רונית,

ומה זה אומר? בחודשיים הראשונים שהייתי שם הייתי מגיע לפגישה השבועית שלי עם רונית יושב ולא מדבר,

אם לא הייתי מת, או לסירוגין, חברים שלי שהיו איתי בהוסטל היום נמצאים בבתי הכלא, נמצאים מכורים לסמים,

או התאבדו, בגלל מסלול

בסוף. ההשראה שאתם צריכים לתת לנו עכשיו חייבת לפרוץ את הדרך קדימה כדי לא לאפשר לתכנית הזאת להסגר. זאת ההשראה שאתה נותן לנו, זאת המחויבות שלנו ולשם אנחנו ניקח את הדיון הזה.

משה בבקשה. אני רוצה לציין שתכנית היל"ה היא תכנית בראש סדרי העדיפויות של המשרד, כתכנית שהיא מטפלת בילדים בסיכון - - - אם תוכל

אני סמנכ"ל חברה וקהילה בחברה למתנ"סים. אנחנו זכינו במכרז כדי לקיים את תכנית היל"ה, אני קודם כל מצטרף לתודות ליו"ר הוועדה על הדיון המאוד מאוד משמעותי, ואני גם מצטרף לדוברים שהיו לפני על החשיבות של התכנית. החברה למתנ"סים ניגשה למכרז מתוך מחויבות עמוקה חברתית בערכים שלה ורצתה להיות

וזה באמת כדי לא לאבד את המורים,

אז לא יהיו מורים, וכנראה שההסכמה תהיה שהמורים

קודם כל אני מקבלת עכשיו בברכה את ההחלטה שלכם לא להוציא את מכתבי ההתראה למורים, אני רשמתי את זה לפניי, אני חושבת שזו החלטה מאוד חשובה ומאוד אמיצה, אני גם מבינה את ההשלכות שלה. אני מעודדת אתכם במהלך הזה ואני אומרת כאן, זה בלתי מתקבל על הדעת שכל האנשים האלה יחיו בחוסר ודאות מה קורה איתם בשנה הקרובה. זה שאתם עשיתם את הצעד הזה, ואני כאמור מאוד מאוד שמחה לשמוע שכך המצב, זה לא פוטר אותנו מההכרח, מהחירום לתת לאנשים האלה את הוודאות גם התעסוקתית לקראת השנה הקרובה, ל-2021 כולה, ואנחנו ביחד עם כל הגורמים שנמצאים פה על הקו ומעבר להם, אנחנו חייבים לדאוג לכך. אבל לפחות יש נחמה פורתא וזה כלפי המורים כרגע שאתה מבשר לנו שבעצם לא מקבלים את ההתראה לפני הפסקת העסקתם וזה כבר חדשות, לפחות לבוקר הזה, טובות. רק ברשותך, כרגע זה נמצא, ממש ברגעים האלה, לקראת סיכום גם עם בית הדין לעבודה וגם עם כלל הצדדים. הוועדה תבקש עדכון על כך כשזה יסוכם.

אנחנו מאוד מאוד מקווים שזה יהיה הפתרון. אני אומר, הפתרון הזה - - - זה לא פתרון, זה פלסטר,

משרד החינוך ומשרד האוצר יצטרכו לעזור לנו במידה וחס וחלילה התכנית לא תתקיים, במימון של ההודעה המוקדמת. אני מבינה בהחלט, אני מבקשת כאמור את העדכון הרשמי שכך קרה הבוקר. נמצאת איתנו רים ארשיד ממשרד הרווחה. שלום. אני מפקחת ארצית בשירות לטיפול בהתמכרויות. אני שותפה ובאמת מצטרפת לכל מה שנאמר לפני, אנחנו שירות שעובד עם אוכלוסיית קצה, גם מבוגרים וגם בני נוער, יש לנו את חסות הנוער, שירות המבחן, השירות לטיפול בהתמכרויות. תכנית היל"ה היא תכנית מאוד מאוד בסיסית לאוכלוסייה שאנחנו מטפלים בה.

האוכלוסייה הזאת מגיעה אלינו והם צריכים טיפול, אבל לא רק טיפול, הם צריכים גם שיקום. תכנית היל"ה היא זאת שנותנת להם את הדלת לצאת אחר כך לעולם, להשלים לימודים, להרגיש כמו שאר בני הנוער, לא רק להיות במצב שהם רק עושים בעיות או רק שלא מסתדרים בחיים, ממש לא, שהם יכולים גם אחרת, ותכנית היל"ה היא זאת שנותנת להם את הצעד הראשון לחיים עצמאיים כמו כל בני הנוער, לסיים לימודים, לסיים 12 שנות לימוד, ללמוד הכשרה, להמשיך לצבא, וזה מה שאנחנו רוצים. לא יכול להיות מצב שבני נוער מגיעים אלינו, אנחנו מנסים לטפל בהם ולא לתת להם אופק עתידי, איזו מחשבה של מה הם הולכים לעשות בעתיד שלהם. זה שמישהו נשר מכיתה ח', לא יכול להיות מצב שאנחנו פשוט אומרים לו 'אוקיי בוא נטפל בך, אבל אי אפשר לתת לך שום דבר אחר כדי להמשיך בחיים'. לא לשכוח, הנוער הוא העתיד שלנו, של המדינה, אם היום הנוער הזה, אנחנו מפקירים אותם ואומרים להם 'אין לנו עתיד בשבילכם מבחינת שיקום ואפשר רק לטפל בכם' אנחנו מפספסים פה, אנחנו ממש מפספסים בגדול. התכנית הזאת צריכה להמשיך וחייבת להמשיך. אצלנו בתוך חסות הנוער, בשירות לטפול בהתמכרויות, היא משולבת והיא משולבת מאוד יפה, היא עוזרת להרבה בני נוער ולא יכול להיות שהיא תיפסק וכל בני הנוער האלה,

פשוט מאוד הם לא יכולים להשלים לימודים, הם לא יכולים אחרי 12 שנות לימוד ללמוד איזו שהיא הכשרה. זה לא מקובל פשוט מאוד, זה לא מקובל. אנחנו חייבים לשמור על בני הנוער שלננו, הם העתיד שלנו.

את צודקת רים. את צודקת וזאת המחויבות שלנו. אנחנו גם מחויבים לכך ובגלל זה מקיימים את הדיון הזה ואני לוקחת את ההזדמנות אחרי הדברים המרגשים שלך לומר שכל מי שנמצאים איתנו כאן ועוסקים במלאכת הקודש הזאת, הערכתנו גם לכם. שמענו מדניאל, מבוגר של תכנית היל"ה, ואני יודעת שמי שעושים את עבודת הקודש נמצאים איתנו, וגם אתם מהווים את ההשראה וגם את הדוגמה האישית לאחריות שאנחנו סביב השולחן הזה צריכים לקחת על עצמנו, גם כרשות המחוקקת וגם כרשות שמפקחת על הרשות המבצעת וכך בכוונת הוועדה הזאת לעשות. אני מזמינה את יאיר שנמצא פה איתנו לדבר. תודה שאתה כאן יאיר. בוקר טוב, תודה לכולם.

אבא של נער בפרויקט היל"ה, אני גם יו"ר הנהגת הורים ברעננה, אני גם חבר בהנהגה הארצית של הנהגת ההורים בישראל, ושמעתי כאן את הדברים ותודה לח"כ מיכל קוטלר על ההבנה העמוקה של הדברים האלה. האמת שהשאלה הראשונה שרציתי לשאול זה האם אתם באמת מבינים את האסון הזה. בימים האחרונים, מאז ששמעתי את ההודעה הזאת, נאבק רק כדי להסביר במה מדובר. זה לא משתווה לשום דבר אחר,

לא פחות ולא יותר. ואמרו את זה כאן, אומרים את זה וחוזרים על זה ואני מתפלא שאומרים את הדברים האלה, ואנחנו יושבים פה באיזו ועדה שכולם כאן עם רצון טוב, אבל אני לא שומע אף אחד, אני הייתי מצפה שמישהו ייכנס בדלת ויגיד 'חבר'ה, זה חלום, זה לא אמיתי'. האם מישהו בכלל מה עובר על הילדים האלה,

כשהם שומעים רק את סימן השאלה הזה, איך הם ישנים בלילה? אחרי ששמעתי את דניאל מדבר כאן ואני שמעתי המון סיפורים ואני שומע את הסיפורים ואני רואה, ואני מכיר אותם מקרוב, אני לא יודע איך אפשר אחרי מה שהוא אמר בכלל לדבר על כסף. איך אפשר להבין שבכלל הילדים האלה ייזרקו לרחוב, אני לא חושב שב-1.9 הלימודים יכולים להיפתח בלי תלמידי היל"ה, ואני גם אוביל את המאבק הזה אם יהיה צורך, הלימודים לא ייפתחו ב-1 לספטמבר בלי תלמידי היל"ה. אין שום סיבה. במה הם פחות טובים? לא מדובר על זה שהם לא רק, אין אופציה שהתלמידים האלה יחזרו למסגרות שהם נפלטו מהם לא באשמתם. לא זיהו את הילדים האלה, ויש פה ראייה, דניאל סיים לימודי משפטים. מישהו חשב שהוא יגיע לזה? כמו שהוא אמר, הוא לא האמין בזה. ואני מכיר את הנערים האלה מקרוב. צריך ששר החינוך, שר האוצר,

ייקח את הרגליים שלו וייכנס לפרויקט הזה להבין במה מדובר.

אי אפשר לעשות עם זה ספין. אסור פשוט לשחק סליחה על הביטוי על הדם של הילדים האלה. איזה מן משחק זה, איזו מן חשיבה זאת, איזו מן פוליטיקה זאת? כשאמרו לי 'בוא נעשה הפגנות', אמרתי שזה לא קשור לשום דבר אחר. זה ילדים שלנו, זה ילדים שצריך להילחם שיישארו במסגרת הזאת.

להשיג תקציב, היה את התקציב הזה ולקחו להם את הלחם מהפה. לקחו לילדים האלה את האופציה היחידה להיות כמו כולם, זכות יסוד בסיסית, 12 שנות לימוד, תעודת בגרות,

להגיע לצבא, לשרת ביחידות קרביות. מה הבקשה הגדולה של הילדים האלה? איזו זכות יש לנו פשוט להפלות אותם במדינת ישראל של 2020?

אם מישהו היה מכיר את הצוות הזה של פרויקט היל"ה, אני שמעתי את דניאל, ולא הפתיעו אות הדברים, אמנם זה חנק לי את הגרון ובאמת היה קשה לדבר, וטוב שלא נתנו לי לדבר ישר אחריו כי לא הייתי מצליח, אבל אני מכיר את הצוות הזה, שמתקשר לילדים בבוקר כשהם לא יכולים לקום, שהילדים האלה כשהם מגיעים לשם הם לא מאמינים באמת שיש דבר כזה, הם לא מאמינים כי זו אותה המנהלת שאמרה לו 'אתה לא תצליח' ואותה מורה, וגם אם הם היו טובים בבית הספר שהם למדו, ובטוח שהיו כאלה, אז תמיד היה את אותו מורה שיגיד את המילה הלא נכונה, את אותו מורה שלא יכול להכיל את הילד הזה, שיש לו ילדים אחרים, יש לו ילדים מחוננים, שיש לו ילדים מצליחים יותר,

שאפשר להתגאות בציונים הטובים שלהם, אבל גם הילדים האלה יודעים להוציא ציונים טובים והילדים האלה סליחה שאני אומר 'הילדים האלה', הילדים הנפלאים האלה, פשוט מלח הארץ, אנשים שאפשר לעשות איתם הרבה, ואם מישהו חושב כאן שהוא חוסך כסף, הוא טועה. הדבר הזה יעלה לנו הרבה הרבה יותר כסף, יעלה לנו בחיים. דניאל אמר את זה פשוטו כמשמעו. חיים, הוא לא בטוח שהוא היה כאן היום. מהצריך להגיד יותר מזה, כדי שייכנס לכאן איזה שהוא שר ויגיד 'חבר'ה, תפסיקו את הדיון, יש תקציב, הדבר הזה לא יקרה'. ואני אומר, הדבר הזה לא יקרה, אני אוביל ששנת הלימודים לא תיפתח בלעדיהם.

פשוט עצוב, כואב, פשוט אסון. יאיר תודה. הוועדה הזאת לא תאפשר ששנת הלימודים תיפתח בלי ילדי היל"ה. הוועדה הזאת מחויבת לנושא הזה, אנחנו נמשיך את הדרישות שלנו בכל במה אפשרית, בכל מקום אפשרי, אל מול כל השרים האפשריים.

זה תפקידנו, לפקח אחרי ביצועי הרשות המבצעת וזה בלתי מספק בעליל, שה-1 לספטמבר יגיע ולא יהיה פתרון לנושא של ילדי היל"ה. תודה על הדברים הבאמת מרגשים של כולם פה. ד"ר פאולה רושקו ממשרד הבריאות נמצאת א יתנו. שלום לכולם. באמת דיון מרתק וחשוב ביותר. אמנם זו תכנית לא של משרד הבריאות אבל אני רוצה לומר פה שילדים שלא יקבלו תכנית כזאת יגיעו אלינו. אנחנו בעצם הקצה, המסגרות שלנו אשפוזית לנוער, בנות ובנים, מלכישוע ואלה רטורנו, מקבלים את הילדים שלא הייתה להם את ההזדמנות לקבל לפני שהידרדרו לסמים קשים, את ההזדמנות הזאת. לכן אני בהחלט רוצה לתת לכולכם הרבה מאוד כוח שנצליח ביחד להילחם כדי שהתכנית הזאת לא תיסגר. אנחנו רואים את ההשלכות השליליות של ילדים שלא הייתה להם את ההזדמנות ואת האפשרות להשתקם ולעלות על דרך חיים נורמטיבית. אני משתתפת אתכם ואני מודה לזה שהוזמנתי, כי אני רוצה להיות חלק מהמאבק הזה. תודה רבה פאולה, ובאמת הקול החשוב שלך הוא הסיבה שהדיון הזה מתקיים בוועדה הזאת, כיון שאת יודעת בהחלט לומר לנו, אולי היטב יותר מכל אדם אחר מטעמים של משרד הבריאות, מה יקרה אם אנחנו נאפשר לתכנית היל"ה להסגר, וגם מה ההשלכות הכלכליות. אני אתייחס למה שנאמר פה עכשיו, מהן ההשלכות הכלכליות גם אם מסתכלים דרך הפריזמה הזאת ולא דרך הפריזמה של ההכרח והצלת החיים והמחויבות של כולנו והאחריות שלנו, גם זה יעלה הרבה יותר, את יכולה לומר לנו מהפרספקטיבה של משרד הבריאות כמי שנושא בעלויות, ואנחנו לא נאפשר את זה. נכון. הרבה יותר יקר לטפל מאשר למנוע, אנחנו יודעים, וגם קשה לנו מאוד כל פעם לבקש עוד מכסות, גם אנחנו לא מקבלים על זה תקציבים מספיקים בשביל לתת מענים, אז זה יהיה באמת אסון, כי אנחנו לא נקבל תקציבים תוספתיים לזה ומצד שני התכנית לא תיפתח, זה יהיה באמת אסון לאומי. מאוד מאוד חשוב למנוע את זה.

והמילה של אסון ואסון לאומי והצלת חיים, אני מקווה שממחישה את החירום, את תחושת החירום שאנחנו נמצאים בה, ואנחנו מחויבים להנגיש את תחושת החירום הזאת למקבלי ההחלטות כדי שאנחנו לפחות בנושא הזה נדע שטיפלנו בחירום הזה. אני מבקשת ממיקה דפני לדבר. קודם כל אני מצטרפת גם לתחושת הבושה והמבוכה אפילו של העיסוק בדבר הזה.

היום אני בטייטל של מנהלת פדגוגית של הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות,

עבדנו גם בשותפות עם תכנית היל"ה, אבל בבטן ובמקור אני קודם כל מורה בתיכון ברנקו וייס ברמלה, לנוער בסיכון, עבדתי הרבה שנים עם חילי בבית הספר, התלמידים שלי, הגורים שלי שהם היום חלק מהחיים שלי ושל המשפחה, הם אנשים

אנשים שאנחנו לא הצלחנו

קריטי. אני רוצה בקצרה, בחרתי קטע קטן מהספר של - - - שקוראים לו 'הביתה', ולהשאר רגע במקום הערכי,

ואני ממש מודה על הפורום הזה וגם על הדברים שנאמרו בהקשר לרמזים המעודדים אולי להמשך, שמישהו יישב בחדר עד שייצא עשן לבן ושיהיו פתרונות, כי זה פשוט בעיני לא עולה על הדעת לקחת אנשים ראויים בכל היבט להיות לא פחות מאתנו, ולוותר עליהם באופן כזה, זה הפסד גדול לחברה, הפסד גדול כמובן עבורם, וזה בעיקר בעיני פשע מוסרי חברתי. זה מה שרציתי להגיד, ותודה רבה על ההתכנסות. תודה מיקה. כל מילה בסלע, זה בהחלט כשל מוסרי ואנחנו לא נעמוד מנגד. נעלה את דפנה על קו הטלפון כיוון שלא הצלחנו להסדיר את הנושא הטכני.

שבינתיים תדבר

בזום שומעים בינתיים, אנחנו באתגרים טכנולוגיים. אני מנהלת את המחלקה לקידום נוער ברעננה. מזה 25 שנה נמצאת במקום הזה. זה מקום שכששואלים איך אפשר, ככה חברים ומכרים 'איך אפשר כל כך הרבה שנים להיות ולעבוד עם אוכלוסיות קשות, איך אפשר, למה לא ללכת לצד המואר של החיים', ותמיד אני חוזרת על אותה תשובה, 'אם רק הייתם רואים את ההתחלה אל מול הסוף', ואין אחד שכל אחד בדרך שלו, כל אחד ביכולות שלו, אבל אין אחד שייצא כמו שהוא נכנס, ומבחינתנו כל צעד כזה זה עולם ומלואו. דיבר כאן יאיר, אבא של תלמיד אצלנו, שהבן שלו נאור, ילד סופר אינטליגנט, שעשה לכל המערכות קרקס, והנה אתם רואים עוד אחד, אם אני רוצה לאפיין את התלמידים שמגיעים להיל"ה,

זה לא מה שהיה פעם. אנחנו נמצאים, הפרופילים כל כך מגוונים. לפני 25 שנה היו ילדים שהגיעו מבתים קשים עם בעיות עבריינות, אנחנו לא שם חבר'ה, מזמן אנחנו לא שם. וזה מאוד חשוב לומר. אומרים לי 'טוב, ברעננה', קולגות שלי במחוז, אנחנו יושבים ומדברים כל הזמן, וגם לוד וגם רמלה, הילדים היום מביאים דברים אחרים, מביאים קשיים אחרים, דורשים התייחסות אחרת, שלא בהכרח זורקת אותנו לימים של עובדי חבורות רחוב, וזה משהו מאוד חשוב שנדע כשאנחנו מדברים על האוכלוסיות האלה. כי אני חושבת שכשמדברים על ה-7,000 האלה, כולם רואים את העבריינים האלה ש'יאללה, שימצאו להם - - -' לא, לראייה מאיזה בית מגיע מאור.

הוא לא מסתדר פציפיסט, הוא דעתן, הוא נכנס לוויכוחים, המנהל אומר מה ש- - - לא מתאימה לו המסגרת הזאת. ועוד הרבה מאוד.

חזקים מאוד, יש לנו מכל שכבות האוכלוסייה, ויש לנו גם על רקע התנהגות, יש לנו במלכישוע כבר שניים שהפנינו, יש באמת הכל, יש על רקע נפשי שזה משהו שאולי מאוד חשוב להזכיר אותו. הפרופילים על רקע נפשי הולכים וגדלים בשנים האחרונות. אנחנו כרגע באמת מנסים ללמוד מה הסיבות, מעבר לסיבות הברורות, ההתבודדות היום עם כל המדיה. נדרש מאתנו גם כל הזמן להתפתח ולפתח את הכישורים את היכולות ואת המענים. אני חייבת לומר שכשמגיעים אלינו היום תלמידים, הם מגיעים קודם כל אלי לראיון לחדר, הם צריכים לשכנע אותי למה אני אקבל אותם אלינו. אף אחד לא מתחנן אליהם. אני יושבת והם צריכים לשכנע אותי. אני אומרת להם 'אנחנו עכשיו ננהל איזה שהוא משא ומתן. אתה תשכנע אותי למה אתה רוצה להיות פה, אני אשכנע אותך למה כדאי לך להיות פה ואז אנחנו נצא לחשוב ואתה תחזור אלי עם ההחלטה שלך'. כבר בנקודה הזאת הם שומעים משהו אחר. זה לא מה שהם רגילים לשמוע. אחד הדברים שחוזרים על עצמם במפגשים הראשונים עם הילדים האלה, קודם כל זה המבט, זה ההורים שיושבים, יושבים שם ההורים והנער, הורים עייפים, מתוסכלים, חסרי אמון, את מי הם לא עברו כבר, במיוחד אלה שיש להם אמצעים, היו אצל כל הפסיכיאטרים, היו אצל כל המורים הפרטיים, הרימו ידיים והתעייפו, יושבים שם 'נו באמת, אנחנו מסמנים עוד V', והילד יושב שם, ולא מתבייש להגיד 'תגידו, מי אתם חושבים שאתם, כל אלה שהיו לפניכם, למה אתם חושבים שאתם תעזרו לי, במה אתם שונים'.

הם מגיעים עם תסכולים, עם חוויות של כשלונות, באמת זה משהו שאני יכולה להגיד שמאחד את כל, ולא משנה מאיזה רקע, מאיזה פרופיל הם מגיעים, ככה כולם מגיעים.

את נוגעת בעוד משהו מאוד חשוב, בהמשך לדברים של פאולה רושקה והסיבה שהוועדה הזאת דנה בדיוק בנושא הזה, בדיוק בוועדה הזאת, וזה שזה חוצה את כל החברה הישראלית. חלק ממה שהוועדה הזאת, הסיבה שהוועדה בחרה כדגש שעליהם אנחנו שמים את הזרקור, זה כיון שנושא ההתמכרויות חוצה את כלל החברה הישראלית. זה לא מה שאנשים חושבים. ואת בדיוק מעלה את הנקודה הזאת בהקשר הזה, אני אומר שאנחנו גם יודעים את זה וגם הנושא של התחלואה הכפולה ושל האתגרים הנפשיים שיש לצד ה- - - וזה לא משנה אם זה בגלל העידן הזה שאנחנו חיים בו שיש לו כל מיני השלכות, ובכלל. את צודקת במיליון אחוז, ואני אומר עוד דבר. האחריות שלנו של המדינה היא לא משנה מאיזה בית מגיע הילד. האחריות שלנו, הקול שיוצא מפה הוא לתת את הכל למי שיש לו קול ולמי שאין לו קול. למי שיש לו אבא שיושב סביב השולחן ולמי שאין לו אבא שיכול לבוא ולשבת ולזעוק את זעקתו סביב השולחן הזה, זאת האחריות של המדינה, זאת האחריות שלנו, ואני מודה לך מאוד שאת מגישה לנו - - - אני רק רוצה עוד דבר להגיד, אני והצוות שלי וכל הקולגות שלי והמנהלים מתביישים להסתכל לילדים שלנו בעיניים, כשהם ישבו מולנו, מגיעים כשהם לא נותנים אמון באף אחד, ואמר את זה מאוד יפה דניאל, וחיפשתי את העיניים ואת המבט שיישיר אלי מבט וישמע ממני, 'תנסה עוד פעם אחת, תן צ'אנס לסמוך עלי. תסמוך עלינו. זה יהיה משהו אחר'. ועכשיו אני צריכה לעמוד מולם ולהגיד להם 'ילדים, אני מאכזבת אתכם, אני מאכזבת אתכם, אני לא יודעת איך להתמודד עם זה. סוגרים לנו את הבית'. אני לא מתכוונת לתת לזה לעבור לסדר היום ולא כל חבריי ואנחנו לא נאפשר למדינה הזאת לעשות את הדבר המטורף הזה שלא עולה על דעתו של אף אזרח שפוי. זאת לא עוד תוכנית. זו תכנית בפני עצמה. אם אין תכנית היל"ה אין קידום נוער. אם אין קידום נוער, איך אמר לי אחד הילדים שלנו 'תגידי,

זה כמו גבר מכה שהרווחה כבר הוציאה את אשתו למעון לנשים מוכות. עכשיו היא תחזור אליו?' ובזה אני חושבת שהוא אמר הכל. תודה.

גברתי היו"ר, אם אפשר רק להוסיף ולהגיד שוב, מנקודת המבט שלי ומנקודת המבט של אותם נערים שהיום נמצאים בתכנית כי אני הייתי במקום שלהם. זה לקחת את אותם ילדים שננטשו שוב ושוב ושוב על ידי כל מסגרת בחיים שלהם, ולבוא ולהגיד להם 'חשבתם שהגעתם סוף סוף למסגרת שתיתן לכם את הגב הזה' ולקחת גם אותה. אסור בשום פנים ואופן שזה יקרה, כי אותם נערים, שוב, הוועדה הזאת בסופו של יום עוסקת בסמים ובאלכוהול וצריכה לעסוק אגב לפי דעתי גם בזנות נערים, כי כולנו יודעים שאלה הגילאים - - - היא תעסוק. הילדים האלה שינטשו אותם בפעם האחרונה והסופית יגיעו בדיוק למקומות האלה. לסמים, לאלכוהול, לרחוב, לזנות, להתאבדויות ועוד ועוד, אסור לנו לאפשר את זה. אני יכול להגיד את זה בשם הבוגרים שאני מכיר ובשם הבוגרים שאני לא מכיר, אנחנו לא נאפשר את זה גם אם זה אומר שאנחנו נדאג לבוא ולהפגין יום יום החל ממחר, מול משרד החינוך. כבר מחר מתוכננת ההפגנה הראשונה. משפט אחרון, את יודעת, כל הזמן הזה אנחנו, זה כמו מנטרה אצלנו. המקום הבטוח, הבית, כל הזמן. הם מגיעים אלינו וזה מה שהם אומרים בסוף. והמקום הבטוח הזה שאנחנו הבטחנו להם - - - זורק אותם מהבית. - - - כל כך הרבה זמן, זורק אותו מהבית.

הצוות שלי לא מתכוון לתת לזה לקרות, גם אם הם לא יקבלו משכורות. אנחנו נסיים את השנה עם הילדים האלה.

קריאה חשובה מאוד. יש לנו על הקו את דפנה, ננסה לאפשר לה להשמיע את דבריה.

דפנה היא אמא של בוגר שלנו - - - אנחנו

אני רוצה לשמוע את משרד האוצר בינתיים, עד שננסה

נמצאת איתנו אורלי ששמעה את כל הדברים שלנו עד כה ואנחנו צריכים את הפרספקטיבה של משרד האוצר ולהבין איך אנחנו פותרים את הדבר הזה שחייב פתרון, אין אופציה אחרת. בוקר טוב לכולם. אני מאגף תקציבים במשרד האוצר. ראשית אני מצטרפת לחשיבות של הנושא שעלה פה, אנחנו מבינים את המשמעות של הדברים ואת החשיבות של התכנית. תקציב המדינה לשנת 2020 כידוע לכולם טרם אושר, לכן כל עוד לא אושר תקציב בהתאם לסעיף 3.ב לחוק יסוד משק המדינה אנחנו מתנהלים בתקציב המשכי. בתקציב ההמשכי כל חודש הממשלה רשאית להוציא 1/12 מהחודש הקודם של השנה הקודמת. בהתאם לכך הועמדה מסגרת תקציבית למשרד החינוך, החוק מחייב לשלם קודם כל מתוך המסגרת הזו תקציבים של שכר והתחייבויות מדינה קודמות מכח חוק, לאחר מכן משרד החינוך היה יכול לתעדף בהתאם לשיקול דעתו המקצועי - - - אין לנו אפשרות להתנהל בניגוד לחוק. אני רוצה לדייק את השאלה שלי.

אנחנו הבנו שצריך אישור חשכ"ל, הכסף יושב שם. אני רוצה לדייק את השאלה שלי, הכסף קיים בעודפים. אני מבקשת להבין מדוע לא משחררים את הכסף הזה ולמה צריכה הזעקה הזאת להשמע בוועדה המיוחדת להתמודדות עם סמים ואלכוהול שהם ההשלכה של סגירת תכנית היל"ה, מה צריך לקרות, מה החסם הקיים לשחרר את הכסף שנמצא שם? קודם כל אני אחדד רק שאני מאגף תקציבים,

אני לא יכולה לדבר בשמם. אנחנו - - -50% מהעודפים, אבל הביצוע מתקיים בהתאם לחוק. הביצוע של התקציב מוגבל בהתאם ל-1/12 כל חודש מהתקציב השנתי הקודם. בסדר, את זה אנחנו מבינים. אין לך דרך לענות לשאלה שלי, את לא יודעת לענות עליה? זאת התשובה, חשכ"ל יכולים גם לענות, אבל זאת התשובה. אנחנו לא יכולים להתנהל בניגוד לחוק, יש חוות דעת משפטית וזו המשמעות של החוק. לא,

את לא נתת לי תשובה לשאלה כיוון שאנחנו מבינים שנמצא הכסף בעודפים. את נתת לי את התשובה לגבי ה-1/12. הכסף של העודפים עבר אבל הביצוע מוגבל, כל חודש, ביצוע התקציב, זאת אומרת הוצאת הכסף מוגבלת כל חודש ב-1/12 ממה שקרה בשנה הקודמת. בגלל שהשנה הקודמת - - - מי יכול להסיר את ההגבלה שאת מתארת לי? מי אחראי על הסרת ההגבלה? מי יכול לתת הוראה להסיר את ההוראה. שר האוצר, החשכ"ל?

לא, זה חוק יסוד משק המדינה. אם ישנו את החוק, אז - - - אבל מה עם החרגה,

בחוק אין החרגה. זה כתוב בחוק, החוק מחייב. או.קיי, וכשעושים החרגות אחרות? - - - לחוק יסוד משק המדינה, זה המשמעות שלו.

תסבירי לי איך עושים החרגות כשעושים אותן? אני לא מכירה שמפרים את החוק. אני גם לא מכירה שמפרים את החוק, אני כן מכירה שעושים החרגות. שוב אני אגיד, התקציב לצערי טרם אושר. אין תקציב מדינה, אנחנו מתנהלים בתקציב המשכי, תקציב המשכי בהתאם לחוק - - - 1/12 ובזה זה מוגבל. במסגרת ה-1/12 צריך קודם כל לשלם שכר והתחייבויות קודמות, ואחרי זה אפשר, ובתקציב הנותר משרד החינוך - - - בסדר. תודה אורלי. הבנתי. אני רוצה להעלות חזרה את חיים מויאל, אני רוצה שתשארי איתנו. חיים אני מבקשת שתחדד לנו את הנקודה שהעלית לגבי התקציב הקיים. רק תדייקי לי את השאלה. אתה דיברת על השימוש בעודפים, על התקציב. לא, זה משה שגיא. סליחה, טעות שלי. נעלה את משה, אני רוצה להבין יותר טוב את הדברים ואת המקום בין אורלי לבין משה, אולי אני לא מבינה. אני אסביר שוב. התקציב שקיבלנו, קיבלנו במסגרת הפעימה הראשונה של העודפים המחוייבים, התקבל כבר לפני מספר חודשים, ויחד עם התקציב קיבלנו הנחיה שלא ניתן להשתמש בתקציב הזה בגלל שהוא חורג ממסגרת התקציב ההמשכי של המדינה. לכן אני לא יכול להשתמש בתקציב שתוקצבתי. עד שלא יהיה מקור לתקציב ההמשכי, לתוספת הזאת. אז אתה אומר לי מה, אתה אומר לי שאתה צריך הוראה ממי, או שאתה אומר לי 'רק אם יעבור תקציב אני יכול להשתמש בזה'? בעקרון מי שהוציא את ההנחיה זה החשכ"ל. זה מה שאני הבנתי ממך. אז מדוע החשכ"ל - - - צריך לבדוק עם החשכ"ל בדיוק מה לגבי המקורות של התקציב. אני לא יכול לתת תשובה במקום החשכ"ל. אני אשמח אם נוכל להעלות את החשכ"ל על הקו, אנחנו פועלים כדי להבין ולזקק את השאלה המדויקת הזאת כרגע. יש עוד מישהו שנמצא איתנו בזום שלא דיבר? דפנה בבקשה. שלום רב. אני אמא של עמית קרן, עמית שכל את אחיו התאום בתאונת דרכים כשהוא היה בן שש, ומאז התחילה מסכת נוראית עם מערכת החינוך שכל פעם העבירו אותו מבית ספר לבית ספר, התייחסו אליו כילד בעייתי במקום לראות ילד עם בעיה. הגענו למצב שפעמיים מצאו את הילד מחוסר הכרה מאלכוהול ברחובות, וביום שהגענו לקידום נוער היה מהפך מדהים, שבו ראו את הבן שלי ושם פשוט הצילו לי את הילד, ומילד שלא לומד עד כיתה ט' הוא סיים בקידום 12 שנות לימוד עם תעודת בגרות, וזה לא דבר מובן מאליו בכלל. החשיבות של הלימודים האלה לילדים האלה היא מדרגה ראשונה כיוון שאם הם לא ילמדו במסגרות כאלה שיודעות להכיל אותם, אז מקומם יהיה בסופו של דבר בבתי הסוהר ושם הם יעלו למדינה הרבה יותר, ואם אפשר לתת הזדמנות לילדים שחוו קשיים או עברו דברים ולא הסתדרו במערכות הרגילות שבאמת לא יודעות להכיל אותם, אני באמת לא יודעת מה יהיה. יהיה עצוב מאוד לראות את התלמידים האלה נושרים ומידרדרים. הבן שלי כיום נרשם ללימודי כלכלה ומינהל עסקים בזכות יכולת ההכלה של קידום נוער ומה שהם עשו עבורו. ובזכותו ובזכותך דפנה. תודה רבה שאת חולקת איתנו את הדברים החשובים האלה ובאמת כפי שאמרתי גם לדניאל, ההשראה והתקווה והדוגמה האישית שאנחנו מקבלים פה בשיעור מכל מי שבאמת לוקחים אחריות על חייהם האישיים ועל חיי ילדיהם במקרה האפשר, האחריות האישית הזאת שאתם לקחתם היא הדוגמה שלנו למה שאנחנו מחויבים לו ואנחנו לא נרפה מהנושא הזה. אז תודה שאתם נותנים את ההשראה ואת התקווה באופן הזה. ותודה רבה לקידום נוער ולפרויקט היל"ה, שבאמת שינו לנו את החיים. לא היו לנו חיים לפני שפגשנו אותם. אני רוצה לנסות כבר בשיחה הזאת לחדד את השאלה, אם יש עוד מישהו שלא דיבר ורוצה לתת לנו איתות שהוא רוצה להוסיף משהו שעוד לא שמענו. אני רואה את ליאורה דיקשטיין. בוקר טוב. קודם כל אני מנהלת האגף לשירותים חברתיים ברמת השרון ובמקרה הזה תכנית היל"ה וקידום נוער נמצאים אצלנו באגף. נקודת הראייה שאנחנו מביאים זו באמת נקודת הראיה לא רק של הנער עצמו. המשבר הזה שקורה עכשיו וזה בהחלט משבר, אנחנו רואים מערכתית את הנזק העצום שעומד להיות כאן. זה משבר רציני שבכלל אי אפשר לשים את זה במילים. כאגף אנחנו רואים את הנזק המערכתי שזה עומד לעשות. אתם דיברתם עד עכשיו על הנער עצמו ושזה בהחלט משבר שהוא הולך למצוא את עצמו בלי מסגרת. אבל אנחנו רואים את כל התא המשפחתי והחברתי של אותו נער. דיברו פה הורים, ההורים ממש דיברו מלב ליבם, ואתם לא מבינים איזה נזק זה עושה לכל המשפחה כשיש נער בלי מסגרת וברחוב. קודם כל ההורים, ההורים עם לב שבור, לא מוצאים את עצמם, בקושי יכולים לצאת לעבודה, כל מה שמעסיק אותם זה המשבר שקורה אצלם בבית. האחים של אותו נער, זה גם משבר בשבילם. הם רואים את ההורים שלהם ואת השבר המשפחתי שקורה, ואז בפועל מה שקורה זה שהאגף שלנו, האגף לשירותים חברתיים צריך לתת תשומות ומענים לכל התא המשפחתי ולא רק לנער הספציפי הזה, וזה ממש ממש משבר. אני באמת שלא מבינה את ההחלטה היומרנית הזאת של מי מחליט מי זכאי ללימודים ומי לא זכאי ללימודים, כי בעצם בהחלטה לסגור את תכנית היל"ה זה אומר שכל 8,000 הילדים האלה לא זכאים ללמוד. בעצם הם מוצאים את עצמם ברחוב. אני חושבת שיש כאן חוסר הבנה בסיסית שבעצם אומרת שברגע שהנער ברחוב ולא לומד ההוצאות שהמדינה תשלם הן הרבה יותר גדולות. אנחנו מכירים את זה, מערכת הבריאות, כבר אמרה מישהי, מערכת המשפט שלא נמצאת פה גם כן, קולם לא נשמע פה, המשטרה, האכיפה, כל הדברים האלה, בכלל לא נתנו את הדעת עליהם שכל המערכות האלה ובטח האגף לשירותים חברתיים יצטרך לעבוד הרבה יותר קשה עם תשומות הרבה יותר משמעותיות בשביל ילד אחד כזה שהמדינה החליטה לשים אותו ברחוב. הדבר השני והלא פחות חשוב, זה מה תכנית המגירה. לאן הילדים האלה אמורים ללכת? האם אנחנו מצפים שעכשיו הם יתמודדו וילכו לעבוד בגיל 14.5? לכו לעבוד במסעדות שנסגרו. איפה הם יעבדו, איפה הם יהיו? עם מי הם יתחרו בעולם העבודה, איזה כלים יש להם, האם הם יתחרו עם עולם המבוגרים שגם הם עכשיו מחפשים את עצמם או עם בני גילם החזקים שיש להם כישורי עבודה שהם בעצמם תופסים את המקומות האלה? אז קודם כל זה. הזעקה שלך נשמעת היטב, אני אומר שבדיוק בגלל זה מתקיים הדיון בוועדה הספציפית הזאת והגורמים שאינם נמצאים פה זה כיוון שברור לנו, והתייחסו לזה גם כאן, ואת צודקת במיליון אחוז, הנזק המצטבר, האדוות של הנזק על כל המישורים שהזכרת אותם, בין אם זה המשפחות והקהילות והאחים וההורים וההשלכות הכלכליות ארוכות הטווח, ברור לנו שהתקציב הזה הוא זעום לעומת הנזק הכלכלי. אני מעריכה מאוד את הזעקה ואת התוספת שלך, אני רוצה לעמוד בסד זמנים של הדיון ויש לנו עוד שני אנשים שביקשו להשמיע את דברם ואז נסכם, אלא אם כן החשכ"ל כן יהיה איתנו. בסדר גמור. תודה רבה. תודה רבה ליאורה. מיטל בבקשה. שלום. אני עורכת דין במועצה לשלום הילד. המועצה פנתה אתמול לקראת הדיון בוועדת החינוך שעסק בהכנות לפתיחת שנת הלימודים במכתב ליו"ר הוועדה, ח"כ רם שפע, ושר החינוך גלנט, ובו בעצם טענו שפתיחת שנת הלימודים אמורה להיות לכל הילדים בישראל, ובעצם דיברו שם על פתיחת שנת הלימודים כשחלק מהילדים לא נכללים בהכנות. מדובר בתכניות שונות, לא רק בתכנית היל"ה שאנחנו מדברים עליה היום, כמובן על תכניות שונות, ומבחינת הנוער הזה זו הזדמנות אחרונה כמו שכבר נאמר כאן להתבגר כנערים נורמטיביים, במקום ללכת לרחוב, פרויקטים שמאפשרים להם תעודת בגרות, גיוס לצה"ל, השתלבות באזרחות, תהליך התבגרות נורמטיבי טריוויאלי שנלקח מהם. אני רוצה לדבר על משבר הקורונה בעצם, אנחנו יודעים שהוא העמיק את הפערים והמצוקות של הילדים בסיכון, אז המחדל לקחת דווקא את האוכלוסיות הללו ולסגור את התכניות שלהם הוא בלתי נסבל. לא יכול להיות שהמדינה תקצה משאבים לילדים ולתכניות חינוך, ולנוער בסיכון פשוט לא יהיה. הסגירה של התכניות רק תגדיל את הפערים והמצוקות של הנוער וכחברה נשלם על זה ביוקר, הדברים כאן נאמרו במפורש. אני רוצה לשתף אתכם בוועדה הבין-משרדית שהוקמה ביוזמת המועצה בתחילת משבר הקורונה. המנכ"לית של המועצה עו"ד ורד וינדרמן עומדת בראש ועדת ילדים ונוער בסיכון בקורונה. בין הפעולות שנעשו היו החזרת העובדות הסוציאליות לפעולה, החזרה של מסגרות של משרד הרווחה לפעולה. בין היתר גם התכניות לילדים בסיכון לא עבדו בתקופה הזאת, אז ביוזמת הוועדה הבין-משרדית הוחזרו התכניות לפעילות והן הוגדרו כחיוניות. מה שאומר, שהסגירה שלהן היום בפעם השניה תהיה פגיעה כפולה ומכופלת. שוב ושוב אנחנו נחשפים לעובדה שקל לקצץ למי שאין לו קול, אין לו זכות הצבעה, אין לו זכות קיום. זה נכון לילדים בגיל הרך עם חוק הפעוטונים שמתעכב וגם בו המועצה עוסקת רבות, זה נכון לאוכלוסיות בפריפריה וזה נכון גם לנוער בסיכון. החוסן שלנו כחברה כמדינה, זה לדאוג למי שלא יכול לדאוג לעצמו ולמי שאין לו קול, זו מוסריות חברתית בסיסית מבחינתנו. חינוך הוא לכולם. המועצה מקווה שיימצא באופן מיידי הפתרון והתקציב להפעלת התכניות. אני לא יודעת אם נמצא איתנו גורם מהחשכ"ל או עדיין לא. יש לנו זמן לעוד דובר או דוברת אחת שרוצים לתרום את דברם. אני רואה שיש איתנו את - - - כבוד היו"ר אם אפשר גם לדבר? כן בבקשה. אני מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון. זו תכנית משותפת למשרדי החינוך, הרווחה,

הקליטה ובטחון פנים. אני רוצה להגיד שא. אני לא מעלה על דעתי שב-1 לספטמבר תכנית היל"ה לא תיפתח, זה פשוט לא הגיוני. דיבר איתי עכשיו אבא לנערה בתכנית היל"ה ואמר לי 'מה אני אעשה עם הילדה שלי'. ואני חושב שזו השאלה הגדולה. מה אנחנו כולנו נעשה עם הילדים של כולנו, כי כמו שנאמר פה, זו תכנית שמטפלת בכל הנערים והנערות מכל המגזרים ומונעת מהם ליפול אל עברי פי פחת. דיברה פאולה על הרצף של הטיפול. על זה שאם המענים לילדים ונוער בסיכון במסגרת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון ייסגרו ב-1 בספטמבר גם הם, בשנה הבאה יהיו הרבה יותר נערים שיצטרכו טיפול בתכנית היל"ה, שהיא הרבה יותר יקרה. יש היום 60,000 ילדים ונוער בסיכון ב-185 ישובים חלשים בישראל, באשכולות 1-5, שמקבלים טיפול במסגרת התכניות של המשרדים השונים, במימון 360. כמו שאמר משה שגיא, בגלל הנושא של העודפים בגלל שהאוצר לא שיחרר חלק מהעודפים למשרד החינוך, גם התכניות האלה עלולות להסגר. מה שאומר שכל התכניות האלה של מניעה, מרכזי נוער, מועדוניות, חדרי שלווה, יחידות להתפתחות הילד, מרכזים לגיל הרך, כולם גם הם בסכנת סגירה ואני קורא פה לוועדה גם את הנושא הזה לטפל בו, בשביל שלא נבכה שבעתיים בהמשך על העוול שנעשה לילדים ולמשפחות האלה, על המחיר הכלכלי שכולנו נשלם בהמשך שיהיה פי מונים.

אני מברכת על הפניה הזאת ובאמת הנושא של הרצף והאחריות שלנו שהולכת וגדלה ככל שהילד או הילדה צעירים יותר וזה לא בא בחשבון שנרפה מהנושא הזה. אני מבקשת לדעת אם החשכ"ל נמצא איתנו, אם אין לנו עדיין נציג של החשכ"ל אני אתן עוד הזדמנות לדבר - - - אני רוצה גם לדבר בבקשה. בבקשה לימור. מראש אני מתנצלת שאני יושבת עם הנכדה שלי. אף פעם אל תתנצלי על הדבר הזה. אני מורה בתכנית היל"ה. אני מורה כבר 16 שנה בתכנית ואני מלמדת ברחובות ובנס ציונה. לא הכנתי כלום, ואני באמת לא התכוננתי אבל מכיוון שהתאפשר לי, אני פשוט רוצה להסביר קצת מנקודת המבט של המורים. אנחנו לא חושבים לרגע ששנת הלימודים לא תיפתח ב-1.9. זה בכלל לא עולה על דעתנו שיכול להיות דבר כזה, מכיוון שלמרות זה אולי שחוק כבר להגיד, השליחות היא פשוט נר לרגלינו, של כל מורהו מורה בכל התכנית בכל הארץ. המשמעות היא שאנחנו כל הזמן רק רוצים לעזור ולתמוך ובאמת להביא להישגים הכי גדולים שרק אפשר כל נער ונערה בכל דרך שמתאפשרת לנו. לא כל כך דיברו פה על המורים, אבל נכון, זה כמעט 1,500 מורים שיכול להיות שב-1.9 לא תהיה להם עבודה ויפטרו אותם, ואנחנו לא יכולים בכלל לחשוב שדבר כזה יכול לקרות. אז אני מאוד מודה שנתתם לי את האפשרות הקצרה הזאת לומר כמה דברים, והיה לי חשוב שתראו גם את הצד של המורים שעובדים באמת מכל הלב, מכל מה שרק אפשר לתת, אנחנו נותנים. בכל מקום ומקום בארץ.

אנחנו ממש לקראת סיום. אני לא רוצה לא לאפשר למישהו שיש לו מה להוסיף על הדברים שנאמרו כי אני רוצה לכבד את זמנם של כל מי שנמצא על הזום ואת זמנה של הוועדה. אם יש למישהו משהו להוסיף על הדברים שנאמרו. אני רוצה להוסיף ולשאול גם משהו. אני מורה בתכנית היל"ה במעון גיל עם, זה מעון של נערים - - -מכח צו שופט, ילדים במצבים מאוד קשים, אותם ילדים שאתם רואים בקוביות בעיתון למטה, דקירות, נסיונות לרצח וכן הלאה דברים קשים. אני פשוט מצטמרר מהעובדה, מהמחשבה שהתקצוב לא יגיע לתכנית היל"ה. אני באתי מהחינוך הרגיל, לימדתי בבית ספר רגיל, וכשהגעתי למקום הזה הבנתי מה החשיבות של המקום הזה. אי אפשר לחשוב, מה שמשרד האוצר עושה עכשיו הייתי קורא לזה סוג של פיגוע חברתי. ואותה הגברת הנחמדה הצעירה שהייתה שם ממשרד האוצר, אני לא רוצה להגיד מה החשיבות במה שאני עושה ומה לא עושה, אנחנו מה שנקרא, המורים נמצאים בתחתית החוליה, אנחנו עושים שם עבודה, אני לא יודע אם מישהו מודע בכלל למה שאנחנו עושים, בפועל דברים מטורפים, אבל אותה הפקידה שאומרת 'אנחנו עובדים לפי חוק יסוד משק המדינה סעיף 3' וכן הלאה, יופי של סעיפים, נחמדים, אני לא בקיא בסעיפים של הסעיפים האלה, אבל אני רוצה לשאול אותה אם עכשיו בחיל האוויר יש כמה מטוסי חמקן שיש להם בעיה ולא יגיע חלק חילוף כלשהו, אם הם לא יחריגו איזה סכום של כמה מאות מיליונים כדי לסדר את העניין הזה. זה לא בתחום סמכותה אבל רק אולי - - - אנחנו פשוט צריכים לסכם.

לא נראה לי שהוא יופיע. נראה אם הוא יופיע, כן? אבל מה שלי נראה, פשוט פה מישהו במשרד האוצר, אנחנו עושים פה מה שנקרא, עושים סוג של,

זה טוב מה שאנחנו עושים פה, - - - כזה,

זה בסדר, להביא את זה לכלל הידיעה שכולם יראו וישמעו את זה, אבל גורם ממשרד האוצר חייב להרים פה את ה- - - זה ברור. אני אסכם ברשותך אדוני, אני אסכם את הדיון. גם לגבי האוצר וגם לגבי המסקנות מהדיון הזה. דניאל אני רואה שאתה רוצה לומר משהו. במשפט. אני מציע לך את עצמי להיות צמוד אלייך במאבק הזה, להיות הפנים של המאבק הזה, לייצג את ההורים, לייצג את התלמידים, לייצג את הבוגרים, לייצג את כל מי שצריך לייצג במאבק הזה, אם תסכימי, אני שלך, כל זמני שלך. תודה רבה דניאל. אני חושבת שיותר מזה אי אפשר לבקש מבנאדם. אני מעריכה והוועדה מעריכה, וכל מי שנמצא פה בזום ומבין את המשמעות של מה שעכשיו אמרת ואת ההצעה הזאת, ובאמת כפי שאמרתי, אתה ממחיש שוב ושוב את ההכרח לקחת אחריות לפעול באחריותיות. אני רוצה לומר לפרוטוקול שהחשכ"ל לא עלה על הקו כיון שהם נמצאים עכשיו בדיון, מקביל אמנם, בוועדת חינוך,

ואני לא נמצאת שם כי אני פה, אבל הדיון שנמצא שם הוא על היערכות לשנת הלימודים בחינוך המיוחד. לא בזה מדובר. בדיוק מזה אנחנו ייחדנו דיון לנושא של התכניות לגבי נוער בסיכון על כל הרצף, במיקוד בתכנית היל"ה, מתוך ההבנה שאנחנו נשלם בריבית דריבית כשהנוער הזה ייפול בין הכסאות, 8,000 בני נוער, ויגיעו ויתדרדרו לרחוב, וזה לא משנה עכשיו אם זה בהתמכרויות לסמים ואלכוהול או אירועים קשים אחרים. אני מבקשת לומר פה שזה לא בא בחשבון שהחשכ"ל לא עלו על הקו כדי להסביר לנו מדוע יש אתגר לשחרר את התקציב הזה שנמצא שם. לגבי מסקנות הוועדה, אני רוצה קודם כל להודות לכל מי שהגיע הנה, שבאמת מהווים את הדוגמה עבורנו מה זה אומר לקחת אחריות. ואני רוצה לומר בשם הוועדה הזאת וגם כל מי שנמצאים על הקו ועוסקים בעבודת הקודש הזאת וכולכם עוסקים בה, כיוון שלא מתקבל על הדעת שמדינת ישראל תפתח את ה-1 בספטמבר כשלחלק מהילדים שלה מגיע ולחלק האחר לא מגיע. חברה נמדדת על פי החוליה החלשה ביותר שלה, וזה לא משנה איך הגיעו הילדים האלה להיות החוליה החלשה ביותר שלה, ולא אכפת לי אם הם יהודים או ערבים או עניים או עשירים. זה לא עניינה של מדינת ישראל להפריד או לאבחן בין הילדים שיש להם את הזכות להתחיל את שנת הלימודים ב-1 לספטמבר ולייצר הבחנה כזאת. אנחנו בתור ועדה שתדאג שה-1 לספטמבר יתחיל עבור כלל ילדי ישראל, אלה שזקוקים לתכנית היל"ה כדי לקבל את הזכות שלהם לחינוך ואלה שזקוקים לרצף אחר כנוער בסיכון כדי שהם לא יגיעו לתכנית היל"ה, ואלה שזקוקים לתכנית היל"ה כדי שהם לא יגיעו למלכישוע. הוועדה הזאת מתחייבת, ביחד עם כל מי שהגיע לפה ותורם את זמנו ואת נכונותו לסייע, ואני רוצה לומר משהו, שמעתי פה מילים מאוד קשות על משבר האמון הגדול ביותר של מי שגם ככה מה שהביא אותם למקום אליו הם הגיעו הרבה פעמים זה משבר אמון, לא משנה אם זה בהורים או במערכות, מדובר בילדים שאין להם קול ובמשבר האמון הזה אנחנו צריכים לייצג אותם. אנחנו לא נאפשר לחבל ההצלה הזה להיגדע, זה לא אחריות של אף אחד שיושב פה בזום להגיד למשרד האוצר מה צריך לקרות, זו אחריות של משרד האוצר, זו אחריות של שר החינוך להתחיל את ה-1 בספטמבר, להיערך לקראת כל ילדי ישראל, ללא הבדל דת,

מין או כל דבר אחר. והילדים האלה יהיו חלק מתכנית ההיערכות של ה-1 בספטמבר של מדינת ישראל. אני רוצה לומר שוב ולהדהד את העובדה כיו"ר הוועדה להתמודדות אחר כך עם סמים ואלכוהול והתמכרויות אחרות, שהמחיר שהחברה משלמת הוא באלפי מונים גבוה יותר, גם אם אנחנו מסתכלים דרך הפריזמה הכלכלית בלבד, אין לנו את הפריבילגיה שלא לעסוק בזה עכשיו מבעוד מועד. לכן אנחנו מבקשים, דורשים, שהתקציב יימצא עבור תכנית היל"ה, לא תקציב חגים, לא תקציב עד דצמבר. אנחנו לא נקיים שום את הדיון הזה. תקציב 2021 לכל הפחות. כשהוועדה הזאת קוראת לתקציב ארוך טווח, הלוואי שהיינו יכולים כבר להתמודד באתגרים הגדולים יותר של התכנית הזאת ולדעת חמש שנים ועשור קדימה. תקציב 2021 מחייב כדי שלילדים תהיה הוודאות ולמשפחות תהיה הוודאות ולמורים תהיה הוודאות, להתקיים במציאות של חוסר ודאות בצל הקורונה, שאנחנו לא יכולים לתרום לה, אתם תחריגו את התקציב ואתם לא תהיו אטומים, ואנחנו לא נאפשר שה-1 לספטמבר יתחיל ללא הילדים האלה שהם החוליה החלשה ביותר של החברה הישראלית, אנחנו לא נאפשר את זה. יש איתם עוד חוליות חלשות, אבל הוועדה הזאת תדאג לחוליה החלשה הזאת. האבסורד הגדול ביותר ששמעתי פה הוא שבלאו הכי האוכלוסייה הזאת מוחרגת, זאת אומרת בכל מה שקשור לאתגרי הקורונה האוכלוסייה הזאת מוחרגת, אז מה קורה עכשיו? האוצר עושה פוליטיקה על הגב של הנוער בסיכון? זה מה שאני שומעת פה בעצם? וזה לא הנציגה פה של משרד האוצר שיכולה לתת את התשובות האלה, את התשובה הוועדה הזאת תדרוש משרד האוצר ומשר החינוך, וייצא היום מכתב מטעם הוועדה וידרוש את התשובות ואת המענים המידיים במסגרת ההיערכות לשנת הלימודים הקרובה, והחשכ"ל יידרש להבין או להסביר, לא אכפת לי איך צריך לעשות את הדבר הזה במסגרת תקציב, ויימצא לכך התקציב. אני רוצה לומר שמבחינת התיעדוף בסופו של דבר אנחנו שמענו פה את כל הקולות שמבהירים לנו מדוע זאת האחריות שלנו. מהאנשים שלקחו את האחריות על עצמם לקחת את עצמם בידיים, אני לא יודעת באיזה כוחות הם מצאו את האחריות הזאת, ואני מסתכלת בעיניים של האנשים האלה ואני אומרת 'אנחנו נהיה הקול שלכם' ועד ההורים שלהם, ועד צוותי החינוך ועד כל הגורמים שנמצאים פה איתנו על הזום, על כל המנעד הטיפולי. אני מתחייבת כלפיכם שאנחנו לא נשתוק עד שהדבר הזה ייפתר. עד שיהיה לנו מענה. והיום ייצא המכתב הזה מטעם הוועדה, גם אם הוא ידרוש פגישה אישית עם שר האוצר ועם שר החינוך, כדי שיימצא הפתרון לאתגר הזה שהוא אחריותנו, מחויבותנו, בזכות של הילדים האלה ולא בחסד. זה הסיכום של הוועדה. אני גם רוצה לומר משהו. אני מתפרצת.

הרבה זמן לא שמעתי מישהו שמדבר, נציג ציבור שמדבר, אני רוצה להיות איתך, אני רוצה לסייע לך כבנאדם, לא כאשת מקצוע, לא שמעתי, לא חוויתי ולא הרגשתי לאורך כל השנים שאנחנו נאבקים על הנוער הזה, בנאדם כמוך, שכל מילה מיותר, אנחנו איתך, תפעילי אותנו בכל מה שצריך.

עכשיו חיים ברוידא ראש העיר מבקש, הוא יצא מפגישה, מבקש אם הוא יכול לעלות לכמה דקות להגיד משהו. אמרתי לו שאת כבר מסכמת. אפשר להעלות אותו על הזום. שמעתי שיש עוד מישהו שרצה לדבר למרות ש אנחנו כבר בסיכומים. אם יש משהו נוסף.

דיברתי מקודם.

ממש בקצרה בבקשה. מיכל, מה שאני חושב, בנוסף למכתב, מה שאת צריכה לעשות בכל הסיפור הזה, את חייבת איך שהוא, החשב הכללי שאני רואה שהוא פה הבורג המרכזי - - - בסדר,

אני התייחסתי לדברים, אני הרשיתי לאחר דברי הסיכום - - - הפוליטיקה זה אמנות האפשרי.

תודה רבה מאיר. אם אתה רוצה להעביר לנו הודעה אני מבקשת לעשות את זה בסיום הוועדה. אנחנו בעצם כבר סיכמנו, כאמור, זה כבר היה הסיכום. אנחנו החרגנו כיוון שראש עירית רעננה ביקש לומר כמה מילים ובזה נסיים את הדיון. אפשר להוציא בקשה לסיכום של הוועדה, למכתב שאת מוציאה? כן בבקשה. אם אפשר להתייחס גם ל-31 מליוני שקלים שחסרים לחמשת משרדי הממשלה ובעיקר משרד החינוך, כדי להפעיל את התכניות לילדים ונוער בסיכון ב-185 ישובים, כאמור 60,000 ילדים בנוער בסיכון, חסרים לנו 31 מיליון שקלים בדיוק מאותה סיבה של העודפים של משרד החינוך. אם אפשר להתייחס גם לנושא הזה. בבקשה תעביר לנו את זה בצורה מאוד מפורטת את הנתונים הללו, נוכל להתייחס לכך. בהחלט. אני מקבלת את זה כחלק מהסיכום. אם אפשר להעלות את חיים ברוידא על הקו ולא אנחנו נועלים את הישיבה.

יש עוד מישהו עד שחיים עולה על הקו שבאמת מרגיש שהוא צריך לומר מילת סיכום? אני אשמח. באמת אמרו כאן המון דברים ויש לי המון דוגמאות אבל אנחנו בסוף הדיון. אני רק רוצה שני דברים לבקש. אחד כן להחריג את תכנית היל"ה משאר התכניות, זו לא תכנית תוספתית, מדובר על חוק חינוך חובה. אנחנו התייחסנו לכך, איריס. אני גם נרגשת מאוד מכל מה שהיה כאן ושמעתי, אני רק רוצה שכולנו ביחד באמת נצליח, וחשוב לי מאוד גם לדבר את קולם של הילדים שהם עדיין לא בהיל"ה. זאת אומרת, אני אחראית באחת הוועדות להכניס ילדים לתוך המערכת. ישנם ילדים שעדיין אין להם אפילו את המעטפת של היל"ה, אין להם עדיין את ההשתייכות הזאת של מי שעוטף אותם ומי שמקבל אותם אבל יש להם איזו שהיא תקווה, ואלה ילדים שכבר נמצאים ברחוב ואלה ילדים שעשו כל כך הרבה מאמצים כדי לגייס אותם ללמידה, ואני מדברת כרגע על מאות ילדים שאני באופן אישי הכנסתי לתוך המערכת והם ממתינים לתחילת שנת הלימודים. האחריות שלנו לגבי הנושא של רווחת נפשם והסכנה שכל יום של אי ודאות כזאת היא פצצה מתקתקת, לא מניחה לי ולרבים רבים מחבריי שנמצאים פה בזום ורבים אחרים שעושים ועומלים מאחרי הקלעים. אני מבינה איריס, אני רק רוצה לומר שקולכם גם אם הוא לא נשמע בוועדה, הדחיפות של הנושא מובנת לי, אני מצטערת שלא כולם זכו, או היה את הזמן, להשמיע את הקריאה, את הזעקה הזאת. אני מבטיחה לך ואולי גם לאחרים שלא השמיעו את קולם, זעקתכם נשמעה גם אם היא חרישית בגלל הזום והאתגרים הטכנולוגיים שלנו וגם מפאת קוצר הזמן. אנחנו לקראת 11:30, אבקש לאפשר לחיים ברוידא לומר את המילים שלו ואנחנו ננעל את הוועדה. ראש עירית רעננה חיים ברוידא בבקשה. דבר ראשון תודה ליו"ר הוועדה ח"כ מיכל קוטלר.

לקראת סיום שירותי הצבאי שירתי בצנחנים, קיבלתי מה שנקרא צ'ופר, ללכת ולהיות בחבורה שנקראה לטפל בנערי רפול. מדובר היה בנערים בני 18 שנפלטו מכל מסגרת והפכו להיות עבריינים. במשך תקופה של חצי שנה הייתה להם טירונות ואנחנו הצלחנו להביא אותם ללמוד קרוא וכתוב ואת רובם כ-70%, לא את כולם הצלחנו להחזיר למסגרת. אחד מהם היה עד לפני כחצי שנה סגן מנהל - - - בישראל והשני נמצא עם מפעל ענק שמפרנס היום 60 משפחות. אסור לנו כחברה וכקהילה להגיע למצב שבו אנחנו נאפשר לנוער הזה להיפלט מתוך המסגרות. מה שאנחנו לא נשקיע היום, אנחנו נשלם פי עשר אם אותם נערים ייצאו וייפלטו. אני אומר, החוסן של מדינת ישראל, החוסן החברתי שלנו הוא בעובדה שאנחנו מחויבים - - - חיים תודה רבה לך, אני מודה לך על זה שאתה מהדהד את הדברים שעלו פה ביתר שאת בשעה וחצי האחרונות, כמעט שעתיים. אני אשמח לשמוע גם כתושבת רעננה וגם כיו"ר הוועדה מה עירית רעננה עושה בנושא הזה? יושבת שם תמר, ותמר תוכל להעיד מה שאנחנו עושים בתחום הזה, אנחנו עושים את הכל, לא מוותרים על אף אחד. מבחינתי זה אפס היפלטות של הילדים מתוך המסגרות. תמר יכולה לפרט. אתמול חילקתי שש תעודות לשישה ילדים שסיימו בגרות שמעולם לא היה להם סיכוי להגיע לבגרות מלאה, ורק בזכות העובדה שאנחנו עוטפים אותם ונותנים להם וגם להורים שלהם, למשפחות שלהם, את היכולת להבין שלא מוותרים עליהם.

אני אהדהד את מה ששמענו מתמר, אני אהדהד את מה שאמרתי לכלל הגורמים וגם כלפי עצמי כי נאה דורש ונאה מקיים, אני מבקשת שגם בתור ראש העיר שלי אתה תאמר לי שאתה גם לוקח אחריות ואחריותיות ונוקט בכל אמצעי שיש בפניך כולל תקציבי כמובן, כדי לוודא שאנחנו לא זונחים את הנער ואת הנערה הזאת שמגיעים אליכם. אנחנו מממנים 13 תקנים כעירייה, מהתשלום שלנו, בנוסף למה שאנחנו מקבלים, רק כדי להביא לכך שהילדים האלה יהיו במסגרת. טוב מאוד שזה נאמר לפרוטוקול ואני שמחה, ואנחנו אולי נקיים דיון נפרד בהמשך עם ראשי העיריות כולם, כדי להבין מה נמצא, אנחנו פשוט לא בדיון הזה כי אנחנו כרגע בדיון חירום על סגירת תכנית היל"ה וגם תכניות אחרות שנמצאות על הרצף של הנוער בסיכון, מתוך הפעילות של הוועדה ששמה דגש באמת על הנושא של התמכרויות והשלכות של אי-טיפול בנוער הזה. אני מודה לך על התרומה שלך לסיכום הוועדה. אני רוצה לנעול את הוועדה מפאת כבוד לזמן של כולם. השעה היא 11:30. אני מודה לכל המשתתפים, אנחנו לא נשקוט ואני מברכת את כל מי שהשתתף היום ואם יש לכם נושאים שאתם חושבים או נתונים שאתם חושבים שחיוני שיהיו לפנינו שאנחנו בתור ועדה מתקדמים אל הגורמים כאמור, השרים, שר החינוך, שר האוצר, ראש הממשלה, אני מבקשת מכם להעביר לוועדה את הנתונים הללו. אנחנו נכלול אותם, אנחנו זקוקים להם. בסוף בסוף אתם הצינור החשוב ביותר שיכול להנגיש לנו את כל הצרכים, את כל החסמים, כדי שב-1 לספטמבר כל ילדי וילדות ישראל יקבלו את מה שמגיע להם בזכות ולא בחסד, וזה להתחיל את שנת הלימודים ולקבל את ההזדמנות במקרה הזה, זה ההזדמנות האחרונה, להיות אזרחים שווי זכויות במדינת ישראל. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:33.